שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: פרק כ"א (חקלאות), רק סעיף 86 (חוק הגנת הצומח), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024),

לתשומת ליבכם הישיבה תימשך עד השעה 16:00, וייתכן שהיא תתחדש לאחר סיום ישיבת מליאת הכנסת. אם נחשוב שהיא צריכה להתחדש, נודיע לכם מראש. לא נשאיר אתכם פה עד אין סוף. חברי הכנסת, אני רוצה שתדעו שזהו הנוסח. היו המון ויכוחים, וגם היה דיון בוועדה על כך לפני שהיה חוק ההסדרים. בעיקרון, זהו נוסח מוסכם בין משרד האוצר ומשרד החקלאות,

נכון מאוד. וגם הערות שלנו,

ברור, אנחנו תמיד נותנים לכם הערות. היו מהנדסות תכנון מומחיות להיתרים בעיריית ראשון לציון. האדריכלים היו מגישים תוכנית לא כול כך טובה ומקבלים תיקונים, ואז הם היו מתקנים. הם היו עובדים פחות קשה.

כולם מגישים, אחר כך אתם באים ועושים להם כמה תיקונים. זה בדיוק כך. לא מתעסקים יותר מדי, ואחר כך אתם משלימים להם כי אתם מומחים בחקיקה.

גל ברנס, אגף תקציבים. אני אציג בקצרה ומשרד החקלאות ירחיבו את עיקרי ההסדר. ההסדר שאנחנו מביאים היום הוא אחד ממספר הסדרים שעוסקים בהורדת יוקר המחיה. מדובר פה על שוק של 21 מיליארד שקלים. 3% מההוצאה של משק בית בישראל היא על פירות וירקות. בתחום הפירות, המחירים פה בעשרים השנים האחרונות עלו בכ-100%. מטרת ההסדר הזה היא לשפר את הרגולציה בתחום הייבוא על מנת

היום,

מספר משמעותי של ייבוא של פירות וירקות נמנע.

עוד לפני המחירים, אין לנו בכלל מוצרים על המדף.

הם גרועים בשלב הזה. המטרה היא שיהיה פה ירקות ופירות כל השנה,

דובי, אתה רואה?